בוקר טוב לכולם, היום יום שני, כ"ג בטבת התשע"ט, 31 בדצמבר 2018. ועדת המדע והטכנולוגיה דנה היום בדיון מיוחד שעל סדר יומה: הגנה על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות. זאת הכותרת, אבל ברשותכם, בדקות ספורות, אני אסביר לאן אני מבקש לכוון את הדיון, בעצם על שלושה דברים. אחד מהם הוא דבר מרכזי יותר ותיכף אני אשים עליו את הדגש. מתוקף תפקידנו אנחנו מחויבים לפקח על היערכות סייבר של משרדי הממשלה והמערכת הממשלתית והציבורית, ובמקרה שאנחנו דנים היום זה אפילו קצת חריג, זו מערכת ציבורית פרטית מתוקף כך שמערכת הבריאות מנחה גם וחוזר מנכ"ל תופס גם בגופים שהם ציבוריים-פרטיים, כמו בתי חולים שהם ציבוריים-פרטיים, שגם זה יש במדינת ישראל, לא רק בתי חולים ממשלתיים ובכלל כמערכת הבריאות. מטבע הדברים נרצה לחדד, יש גורם שהא מנחה, הוא מחייב, ואם זה נכון לגבי כל הגופים בבריאות שמתנהלים ושמנהלים את מערכת הבריאות, כמו רשות הסייבר, או חוזר מנכ"ל, מה מחייב פה. הדבר השני שאני מבקש להתקדם איתו הוא לראות מי אחראי. אני בעיקר מדבר מבחינת היישום וההטמעה, על מי זה מוטל, וזה הולך יחד עם מי המפקח, מי הגורם המפקח על כך. והנקודה המרכזית שגם כאן אנחנו מכוונים את הדיון היא מי מממן, האם אנחנו נותנים הנחיות ומשאירים את זה לבד להתמודד, משתי סיבות, קודם כל צריכה להיות הגינות. אף אחד לא מעלה בדעתו שירחיבו את סל הבריאות ואף גורם לא יממן את זה. אבל אנחנו צופים פני עתיד, אנחנו הרי לא ועדת ביקורת שדנה אחרי האירועים. אנחנו גם מלווים את זה וגם רוצים הרבה פעמים לדון לפני. כשיש קשיי מימון, אז יש גם דחייה ביישום מטבע הדברים. התוכניות הן רב שנתיות, לא שנתיות. מה שמזין את מערכת היישום זה הנושא הכלכלי, וכשאין על זה הכרעה וכשאין על זה מימון - - - מצד אחד, מערכת הבריאות במדינת ישראל, ואנחנו גם גאים בכך, היא חדשנית, היא מתקדמת מאוד. רוב מערכות הבריאות, אני לא אומר על כל משרד הבריאות,

פער מאוד גדול בתוך המשרד בין ההתקדמות, בין מערכת הבריאות כולה, כולל קופת חולים, כולל בתי חולים, במערכת המחשוב שלה, בדיגיטציה שלה,

טיפות חלב גם נמצאות במערכת הבריאות, ואני חושב שהן בין הגופים הממשלתיים שגוררים עוד, שם עדיין עובדים עם כרטיסיות ועם הזמנת תורים וביטול תורים, ודרך הטלפונים, ואין טלפונים, ופתקים ודברים מאוד ישנים. גם לזה אנחנו מנסים להיכנס. אבל אנחנו מדברים על החלק שכן מתחדש. בכלל אנחנו פורצי דרך. כולנו יודעים על התוכנית הממשלתית שתופסת תאוצה והיא גם מושקעת הרבה, המיזם הממשלתי שהולך להיות תוכנית נחשונית במחקר,

וביישום של בריאות דיגיטלית, או התוכנית הממשלתית לבריאות דיגיטלית בנוסח הרשמי שלה,

כרטיסים חכמים. שר הבריאות הופיע כאן בוועדה, הוא מופיע בעוד מקומות, במשרד הבריאות, על כרטיס אישי, כרטיס חכם. במקביל מערכת הבריאות, מתוך המשרדים הממשלתיים הלא-ביטחוניים, אני חושב שהיא המערכת הרגישה ביותר. אני לא מכיר עוד משרד שהוא יותר רגיש ממשרד הבריאות. משרד השיכון, שהוא משרד הגדול? משרד התחבורה? יכול להיות שיש שם חומר שהוא לא חומר פתוח כל הזמן, רשימת בעלי תעודת נכה, רישיונות נהיגה, ואנחנו לא מדברים על המשמעות של המידע, אבל בעיקר למה שהוא נערך, ממה שהוא צריך לחשוש. מתקפות סייבר, משרד התקשורת,

אנחנו עדים לכך שבבריטניה,

לא לפני הרבה זמן היתה מתקפה מאוד מאוד קשה על מערכת הבריאות והתוצאות היו תוצאות של שאלת חיים ולא רק מידע אישי ומאוד מורכב ודיסקרטי. אנחנו מדברים על שאלת חיים ממש. נדמה לי שדיברו שם על קרוב ל-200 ניתוחים דחופים מצילי חיים שנדחו ושובשו בעקבות המתקפה הזאת. אנחנו מדברים על דברים שצריך לקחת בתשומת לב ראויה וחשובה והדחופה ביותר. בסיכומו של דבר, נבקש מהדוברים להתכוון לדברים האלה. אני ער לכך שמה שמצפים ממני זה גם נושא התקצוב שאני חושב שהוא נושא נכון ודאי לגבי הפרטיים הציבוריים, אבל גם נכון לגבי בתי החולים הכלליים הממשלתיים. בסופו של דבר גם מערכת בריאות שיש לה אילוצי תקציב, ודאי שאם יש קיצוצי תקציב, דברים שהם לכאורה נראים הכי פחות קשוחים, הם תקציבים של תוכניות ומחשוב ושדרוג, רפורמה

ברשותכם, בגלל שאתם פניתם באופן רשמי וביקשנו ממך גם להכין מצגת המרכז הרפואי מעייני הישועה, שמייצג את בתי החולים הפרטיים הציבוריים. ואנחנו נרצה לשמוע גם מההסתדרות הרפואית, מבתי חולים ממשלתיים, ככל שהזמן יאפשר לנו. מר שי בירנבוים,

של בית החולים

(הצגת מצגת) בוקר טוב לכולם. חבר הכנסת הרב מקלב נתן הקדמה שלא צריכה שום הרחבה, אז אנחנו ניכנס מיד לעניינים, כאשר המגמה היא לשקף אנחנו נשקף פה בצורה מעשית את המצב של בית החולים מעייני הישועה, אבל כנראה יש הרבה מן המשותף פה ליושבי השולחן ונשקף את הפערים בין מה שאנחנו צריכים להגיע אליו לעומת המצב הקיים. דבר ראשון, רקע כללי קצר מאוד על בית החולים. מדובר במוסד שהוא ציבורי פרטי, הוא בית חולים קהילתי, קצת ייחודי בישראל, אין כאלה דברים בישראל. הוא מונה שלושה בניינים ומתנהל על פי רוח ההלכה היהודית, אבל זה לא מונע ממנו להיות מאוד ממוחשב, ותיכף נראה את זה, משרת את כל תושבי האיזור וקהילות דתיות וחרדיות מכל קצווי הארץ. עוסק בעיקר ברפואה ציבורית, מעט מאוד ברפואה פרטית. בית החולים מונה היום 277 מיטות אשפוז, 16 מיטות אשפוז יום, רפואה דחופה, חדרי ניתוח. הוא בית חולים כללי לכל דבר.

ימי האשפוז 132,000 בשנה, יש מרפאות מפותחות. כפי שאתם רואים, יש פעילות בית חולימית כללית לכל דבר ועניין. לגבי הטכנולוגיה בית החולים ממש מהיווסדו,

משתדל לשמור על רמת טכנולוגיה גבוהה מאוד. הוא ממוחשב באופן מלא, כל

בית החולים - - - לשוק הרפואה בכלל,

יש את תקנות אבטחת הפרטיות שנכנסו בשנה שעברה, וכולם מן הסתם מתמודדים איתן פה סביב השולחן. וכתוצאה מהנושאים הללו, וגם כמובן מתקנים אירופאיים שנכנסים עכשיו חזק מאוד לשוק,

דבר ראשון צריך לדעת, כפי שהרב מקלב ציין קודם את ההתקפה באנגליה הרבה מאוד מההתקפות קורות דרך המכשור הרפואי שמחובר לפורטים של המערכת,

וגם הרבה פעמים זה ציוד שפחות

זאת אומרת, כל מקום שמגיע לארגון בריאות צריך להיות מוגן מבחינת דיסק און קי. ישנם ארגונים שהפתרון שלהם זה פשוט לסגור את המערכת, אז זה פתרון מאוד יעיל אבל הוא לא נותן שירות

זה מערכות של 800-700 אלף שקל למערכת. יש נושא של אימון והדרכת העובדים, לאמן אותם שלא ייכנסו בכוונה למיילים שחשופים

זאת אומרת שהוא לוקח על עצמו שאם תהיה התקפה אז הוא יותר חשוף

זה שיקול דעת שצריך לקחת אותו, אבל זה ברור שכמעט כל הדברים שהעליתי פה הם דברים סטנדרטיים,

נכון, אמיתי,

ולא כשאנחנו עובדים כל הזמן,

מוסיפים כאן זה לא מערכת אמיתית, זה לא מערכת שבנויה בריא. לבי לבי עם מנהלי בתי החולים.

שיש כמה קופות חולים מרכזיות, אבל הן ומערכת הבריאות ביחד היו הנחשונים, אפשר להגיד, בהרבה מובנים וכבר עבדו על מערכות ממוחשבות. זה הביא

עומר אורבך הוא ראש מערך הסייבר בהסתדרות הרפואית,

וגם ראובן אליהו. תבחרו ביניכם. אני לא בוחר. אני אתחיל. אני אילן, אני פה

לא כוונות זדון. בדיוק. מכירים אותנו בהסתדרות הרפואית, במערך הסייבר, בעוד כל מיני מקומות.

- - - לא. כל מקום שאנחנו חושבים שהמדינה לא מגינה מספיק או שהיא לא מגינה מול איום מסוים, או שיש פער בהבנה של המגזר בין כמה הוא פגיע באמת. ההיכרות ביניכם זה מ-8200?

אגב, כסף של מידע רפואי ירד בעולם מ-300 דולר ל-13, כי כל כך הרבה נחשף שזה כבר לא. אז גם מה שאפשר לעשות עם זה, גם המערכת עצמה בנויה על שנים של שנים של הזנחה של IT,

אין לי הרבה מה לשפר, חוץ מזה שבאמת המצב הרבה הרבה יותר גרוע

שלום לכולם,

ראש מערך סייבר. בשנים האחרונות מיפינו את מצב הבריאות בסייבר במדינת ישראל והבנו שיש בעיות

עצמו ושמירה על הטכנולוגיות. ניסינו למצוא במהלך השנים האחרונות למצוא משותף שיגדיר חלקים ממערכת

אתה ממונה על אבטחת מידע במשרד הבריאות? אני ה-CTO של משרד הבריאות וממונה על הגנת הסייבר במגזר הבריאות. אני חושב שהדיון הזה הוא דיון מאוד מאוד חשוב. זו לא פעם ראשונה שאתה נמצא פה.

זו לא

פיקוח והיערכות לסייבר, אז יש לנו בקבוצה הזאת יחידת בקרה ויחידת הנחיה והכוונה, שתפקידה הוא לעבור בין הארגונים, לפקח. בית חולים אלישע מכיר אותנו משבוע שעבר, שעשינו שם ביקורת של אבטחת מידע וסייבר בנושא של רישוי.

לנטר אותם, ליצור שם אנומליה וחוקים, ולזהות אירועים או שימושים לא תקינים במידע או ברשת הארגונים. כיום כבר המשרד ו-19 ארגונים אחרים מחוברים ל-SIEM, ואני מקווה שבשנה הבאה נחבר את שאר גופי הבריאות, וזה

אנחנו מודעים למוגבלות של המימון. אתה רואה שוני בין בתי החולים?

שמשקיעים יותר באבטחת מידע וסייבר ויש בתי חולים שקצת יותר קשה להם. אנחנו רואים גם את דור המדבר שאנחנו עוזרים להכשיר אותו כדי להיות

והם מבינים שצריך להשקיע ויש התייחסות מאוד מאוד גדולה לנושא של אבטחת מידע וסייבר. אנחנו רואים את זה בתרגולי סייבר.

מה התקציב הדרוש היום, תוספת תקציבית,

ובעצם מתייחסות גם למאגרי מידע שכוללים מידע על מצבו הרפואי של אדם או על מצבו הנפשי, ולמעשה ממקמות את אותם מאגרי מידע כבר ברמת האבטחה הבינונית ובזה לא

חינת אבטחת המידע גם על מי שמחזיק באותו מאגר מידע למרות שהוא לא בעל מאגר המידע וקופת החולים היא בעלת מאגר המידע. ולעניין הזה חלות החובות הן על קופת החולים לוודא באותם

אנחנו דנו עכשיו שכרטיס רפואי ומידע אישי, אנחנו רואים בזה יעד ורוצים להגיע לזה. רועי, לא היית בוועדה הזו, נכון?

אגיד לך למה. אני תוהה בעצמי, כשאיילת מנהלת הוועדה אומרת, נחכה שנציג משרד האוצר ירד מוועדת

זה מערכת גירעונית שמתחילה מראש בחסר, ומזה נגזרת פעילות.

בכלים שיש לנו אנחנו עושים הרבה, מנסים להטמיע את הכלים שאנחנו כן קונים עד

אבל גם משרד הבריאות מקדם חדשנות, ומדינת ישראל בכלל מקדמת חדשנות, בעיקר בבריאות. ולחדשנות הזו יש מחיר באיומים וצריך להגן עליה. יש בעיה אחת גדולה שאני רואה, שזה אובר-רגולציה. ובהמשך לעורכת הדין מהרשות להגנת הפרטיות שדיברה, אם אני אקח את תקן אבטחת מידע של משרד הבריאות שמחייב את גופי הבריאות לעמוד בו, ואני אקח את תקנות הגנת הפרטיות ואני אשים אותם אחד על השני,

אבל אני חייב לעמוד פעם אחת פה ופעם אחת פה. אני כפוף לביקורת מצד אחד ואני כפוף לביקורת מצד שני. זה גוזל המון כוח אדם, והנגזרת של כוח אדם זה כסף. זאת אומרת, אני רואה פה מקום לאיזשהו איחוד,

אם אני עומד בתקנות משרד הבריאות, אם אני עומד בחוזר מנכ"ל של משרד הבריאות, אוטומטית זה אומר שאני עומד בהגנת הפרטיות,

לא יכול להיות שאני צריך לתת דין וחשבון כל פעם לגוף אחר שבסופו של דבר זה מדינת ישראל. הרי כמו שאני מדווח מס הכנסה פעם אחת - - - מי הגוף שיכול? זה לא משנה. תקימו גוף חדש שיגיד,

אני מרכז את שניהם,

- - - אני משלם פעמיים. הרשות מאפשרת הקלה. לא תמיד. גם בשביל לקבל את ההקלה, אני צריך לעבוד בשביל זה. אני צריך להגיש דוחות, אני צריך להציג הסברים. לא תמיד הם מקבלים את זה. אבל לפעמים רוצים דברים אחרים. לא תמיד זו אותה ביקורת. אתם צריכים להבין שכל זה זה כוח אדם,

לפעמים זה שתי משרות מלאות, שאפשר לנתב לדברים אחרים. כמובן, כל מה שאמרו כאן תקף, שצריך להוסיף עוד תקציבים. אבל מצד שני, זה לא מוריד מהאחריות שלנו. אני יכול להגיד על מכבי שאנחנו משקיעים המון באבטחת מידע. אבל לצערי, אנחנו משקיעים גם המון בעמידה ברגולציה, דברים שיכולנו להפנות לעשייה ממשית בשטח, שבעקיפין זה גם

לא התעמקנו היום בנושא קופת חולים. אבל נתת לנו טעימה גם בעניין הזה. יורם ביטון, מהמוסד לביטוח לאומי, מה יש לכם להוסיף? לא, אני לא רוצה לדבר בשם המוסד לביטוח לאומי.

בא כרגע בראש של הסייבר. מה התפקיד שלך? התפקיד שלי הוא בתחום הסייבר, בתחום ה- SIEM-SOCשדיברו עליו לפני כן, גם Penetration Test, בדיקות חוסן, חדשנות.

אני לא בשם ביטוח לאומי. אתה כולך ביטוח לאומי. אתה בא לפה, רואים ביטוח לאומי. כן, אני כמעט 40 שנה שם. יש נושא שפחות מתייחסים אליו, וזה הנושא של המכשור הרפואי עצמו, המכשור הרפואי האלקטרוני, הדיגיטלי, שמתחבר לרשתות, ואיך שהוא ניתן להגיע אליו. אני אתן איזושהי דוגמה כדי להמחיש את זה. בכנס RSA האחרון שהיה באפריל 2018, בסשן שקשור למערכת הבריאות, הדגימו שם רופאים והאקרים איך הם משתלטים על משאבה שהיתה מחוברת לאיזושהי אינפוזיה. אותם האקרים הגבירו את הקצב של המשאבה עצמה, כשבחלונית עצמה נראה הקצב שקבעה האחות. חשוב לציין שזה קטע שחוזר על עצמו בכל כנס RSA, הם פשוט ממחזרים אותו ועושים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם,

וזה לא באמת כל כך פשוט לעשות את זה. הגנה על מכשור רפואי זה מאוד חשוב, אבל אתה חייב להיות ממוקד בנושא. אנחנו קיימנו דיונים - - - דברים שבאינטרנט,

שה-iRobot בבית יכול לתת לך מידע, הוא יודע אם יש לך שטיחים, אם יש לך כלב, ואם יש לך מישהו אחר, הוא יודע על תקלות, הוא יודע על כל מה שיש לך ועוד דברים כאלה, אז קל וחומר בדברים רפואיים. אני מניח שהוא יכול לשאוב מידע והוא יודע מידע, והוא יכול לתת מידע ולאסוף מידע. בשונה אולי מחברות שמפעילות את ה-iRobot, יש להן אולי עניין, אני לא יודע אם החברות האלה, שמשווקות או מייצרות את אותם מכשירים רפואיים, אם הם

אני לא יודע אם יש להם עניין. אנחנו יודעים שאותן חברות שמספקות את צורכי הבית, יש להן גם עניין לקבל את המידע,

מוכרים אותו, מתעסקים איתו. אצלכם אולי המוטיבציה לעשות את זה, אני לא בטוח שזה נמצא שם אצל אותן חברות.

יכול להיות בגלל שהן רוצות לתת שירות, הן רוצות לדעת כשזה מתקלקל, הן רוצות לתת לך שירות של מעקב ואז הוא רוצה לדעת עוד דברים. התשובה למה ה-iRobot צריך לדעת זה מכל מיני סיבות, גם אם זה מתקלקל,

הם בסינכרון עם מערכות, יש להם מספיק סיבות למה רוצים את כל המידע. אני לא יודע איך אתם הגדרתם את אותם מכשירים רפואיים שאתה אומר שהם יודעים, ומי שאוגר אותם, מי שעושה בזה שימוש. היום יש יותר ויותר מודעות לעניין הזה של לאבטח את המכשירים האלה. שוב פעם, אלה מכשירים שחיים תלויים בהם, ויש מודעות הולכת וגוברת אצל היצרנים לגבי הנושא של אבטחת מידע. אבל אם ניקח מצד שני את התקציב שכולם מדברים עליו, שהוא מאוד מאוד בעייתי, אז אני מניח שאם כן יגיע איזשהו תקציב לאיזשהו גוף שמטפל בבריאות, אז קודם כל הוא ילך לרכוש ציוד חדש ולהשלים את מה שחסר, ובטח הוא לא יפנה אותו ויטפל בכל הדברים שכן

הציוד החדש יותר גם יהיה יותר מאובטח. החדש יהיה יותר מאובטח, אבל עדיין גם בישן - - - איזו עוד בעיה יש? מערכות הפעלה כמו ווינדוס מקבלות עדכונים פעם בחודש. ציוד מהסוג הזה לא מתעדכן, ואלה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת. אולי שווה סשן מיוחד רק לנושא הזה. תודה על הדברים. יש לך עוד כמה דקות אתנו? משום מה הגיע לאוזניי שבבית חולים איכילוב, שם משדרגים, שמים דגש על כל נושא הסייבר. נמצא כאן איציק חן?

אתה יכול להגיד לנו מה זה נקרא שמדברים על זה, שמרכלים עליכם שאיכילוב לקחו את כל נושא הסייבר לרמה גבוהה מאוד? במה זה בא לידי ביטוי? זה נכון, השמועה, או לא? אני לא יכול להגיד שזה לא נכון. אין הנחתום מעיד על עיסתו. אני לא יודע בדיוק מה מקור השמועות, אבל אנחנו כמובן עושים עם משרד הבריאות וגם עם חברות - - - זה פרויקט של המנכ"ל שלכם? אני אגיד מה זה יותר. באיכילוב, יש פה את איציק, ואיציק דוחף מאוד מאוד חזק קדימה את נושא אבטחת מידע וסייבר.

בארגונים שיש בהם מנמ"ר ומנהל אבטחת מידע חזקים, הם מצליחים להביא תקציבים ולקדם.

אז זה לזכותו של איציק.

מנכ"ל בית החולים, היה בעבר מנכ"ל משרד הבריאות, והחליט לשים את איכילוב כמודל עולמי לנושא של אבטחת מידע וסייבר. בשנה הבאה, החל ממחר, אנחנו מתחילים פרויקט חדש

איכילוב, מערך הסייבר, רשות החדשנות, שנקרא: בית חולים מוגן חכם, שהמטרה שלו לבנות מודל עולמי בנושא של הגנה על ארגון בריאות, מה נדרש, ממש תפיסת עולם. וכמובן להביא משאבים נכונים וטכנולוגיות לבית החולים הזה. ואנחנו מקווים שבסוף השנה הבאה זה יהיה מודל שמכל העולם יבואו ויראו את הפרויקט הזה, ואיך זה צריך להיעשות ולעשות אותו נכון. בגלל זה איכילוב נחשב למשהו מתקדם, אבל גם בזכות העשייה של איציק ו - - - ומה העלויות? כרגע המשרד הוא שממן את הפרויקט הזה. אנחנו מקווים להשקיע שם לא מעט כסף ביחד עם שותפים אחרים.

אני מבין שלא רק מנמ"ר רציני, גם מנכ"ל טוב יכול להביא עוד כספים ממשרד הבריאות. בוא נגיד שאיכילוב לא צריכים כל כך את הכספים שלנו. אני רוצה להדגיש שגם אנחנו כאיכילוב, שהוא יחסית בית חולים מתקדם ועם יותר תקציבים, עדיין נתקלים בעיקר בשנה הקרובה, בגלל הקיצוץ התקציבי, יש לנו לא מעט פערים. אם אני אתייחס למה שאילן אמר מקודם, אז הוא מייצג את הסקאלה המאוד-קיצונית, של באים 15 אנשים ומפרקים את בית החולים. אנחנו אף פעם לא נהיה מוגנים ברמה הזאת. צריך גם לזכור שבית חולים הוא מקום פתוח ונגיש לציבור, ואנשים מסתובבים. זה משהו ייחודי. אין את זה כמעט בארגונים אחרים. אז אנחנו עוסקים במזעור. ומה שמשרד הבריאות עושה אתנו ובכלל מנסים להתקדם כמה שיותר, אבל אנחנו לא נהיה ברמה הזאת. הזכרת בהתחלה את בית החולים בבריטניה, זה יכול לקרות גם פה. זה שזה לא קרה עד עכשיו, לא הייתי מייחס את זה כל כך ליכולות, אולי ליותר מזל ובחירה - - - שם זה היה אירוע כופר. הם יודעים שבבתי החולים פה אין ממי לקחת. זו גם אופציה.

אבל זה יכול לקרות. יש מערכות מידע בכל בית חולים, כמה מערכות מידע קריטיות, ואם הן ייפגעו, אז התמונה היא - - - אין ספק. אנחנו חוששים מסייבר לא בגלל כופר. אנחנו יודעים למה מדינת ישראל חשופה. אין כמעט משהו שזז במדינה שלא חשוף. גם עמותות שמתעסקות עם אוכל לנצרכים, גם שם נכנסים אלינו. אין מקום שלא מחפשים אותנו. אנחנו כל הזמן נמצאים באירועים של מתקפות. אין בהשוואה למדינה אחרת בסדרי גודל. משרד הביטחון רוצה להגיד לנו משהו? יש מה להוסיף? אני ד"ר לנה קורן, ראש ענף רפואה. אני רק אגיד שאמר פה עמיתי שאם אפשר היה לסגור את מערכת הבריאות מאחורי מסך ברזל, אז הוא היה מרוצה. אז אנחנו מאחורי מסך ברזל. יש לנו רשת אינטרנטית סגורה לחלוטין, עם הזדהות מאוד חזקה. עדיין אנחנו פועלים על פי הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הבריאות. רועי רייכר, בבקשה. רייכר זה תרגום לעשיר, אתה יודע? רייכר, עשיר?

כן. זה ביידיש.

אמרו לי שבגרמנית זה עשיר, אבל ברומנית זה מעשן. ואני רומני. אבל אחרי שנמצאים באוצר, זה נדבק אליך גם. יש איסור לעשן גם. קודם כל אני מתנצל מראש שיכולתי להגיע רק לרגעים האחרונים בדיון המפרה הזה. למדתי גם בדקות האחרונות - - - אתה רפרנט בריאות במשרד האוצר?

כמה זמן אתה בתפקיד?

מי היה לפניך? לפניי היה אלעד מסאסא. אני אדבר בשני משפטים על תקציב הבריאות בכלל ועל התקציבים שמופנים בתוך המרחב הזה לעולם המחשוב והסייבר בפרט. גם בתוך עולם המחשוב, לפחות בפרויקטים שמשרד הבריאות מציג לנו, התעדוף שלהם הרבה פעמים שם את הסייבר וההגנה במקום מאוד משמעותי, אבל לא פחות ממנו שם הנגשה של שירותים ומדידה בכל מיני השוואות כאלה ואחרות שמאוד חשוב למשרד הבריאות לעשות בתוך פרויקטים של מחשוב, פרויקטים שמושקעים בהם עשרות ואף מאות מיליוני שקלים. כידוע לכם, אני מניח שדברים כבר נאמרו, אבל בארבע השנים האחרונות תקציב הבריאות גדל בממוצע של 7% בכל שנה. לשם השוואה זה כמעט פי 2.5 מהגידול בתקציב המדינה. בשלוש השנים האחרונות יש גידול של שמונה מיליארד שקלים. ואין ספק שהממשלה, בטח האחרונה, ואני מניח שגם לפניה וגם הבאות, רואות בתחום הבריאות בכלל ובעולם המחשוב והקדמה הטכנולוגית שלו בפרט מוקד שיש לשים עליו את הדעת ולהשקיע בו את המשאבים הדרושים. כפי שאמרתי קודם, בתוך המרחב הזה יש מחלקות במשרד הבריאות שמולן אנחנו עובדים, בין היתר בדיוני תקציב, והמנגנון הוא כזה שהם מציגים את כל הצרכים של המשרד. יש את המקורות שכולנו מבינים שכל שנה הם משתנים, אבל בסוף הם תמיד יהיו קטנים מהצרכים. זה בהגדרה. ואז על בסיס תעדוף ולפעמים התעדוף הזה בא לידי ביטוי בפרויקט שהוא מחשובי אך לא סייבר, אם זה בתוך ישראל דיגיטלית ואם לא, ולפעמים זה מגיע בכל מיני הגנות למיניהן. את המינימום, ואני מניח שודבר עליו פה, אני לא הייתי במהלך הדיון, אבל אם יש איזשהו מינימום שחוזר המנכ"ל מחייב, יש מקומות שלא יכולים לעמוד בהם, זה דברים שאנחנו נשמח להכיר ולדעת עליהם. זו השאלה ששאלנו. מה ההבדל בין הרחבת סל הבריאות, יש לזה שיפוי ותקציב, לחוזר מנכ"ל שמחייב,

אבל זה מערכת הגנה, ואין לזה - - - של תקציב. מה ההבדל? ברמת העיקרון חוזרי מנכ"ל אמורים לבוא יחד עם גיבוי תקציבי, לפחות ברמת המערכת. יכול להיות שיש זליגות פה ושם. אני אומר עוד פעם, לא זכיתי להיות בדיון ולשמוע על זליגה ספציפית, והראתה לי מנהלת הוועדה בקצרה, ואני אתעמק בזה לאחר מכן. אם אתם רוצים, אני אכתוב לכם תגובה. אבל ברמת העיקרון, לשאלתך הקונקרטית, גידול שנדרש עקב חוזר כזה או אחר לעמוד בדרישות מינימליות, אמור להיות רק לאחר שיש הסכמה וגיבוי בין הממשלה לבין השטח. במקרים שבהם זה לא קורה, בשביל זה יש את הדיונים האלה - - - יש חוזר מנכ"ל ויש חוזר מנכ"ל. אני מניח שחוזר מנכ"ל שמחייב בסייבר, נותנים לזה תעדוף ועדיפות. חוזר מנכ"ל יכול להיות בשירות הציבור ועוד דברים כאלה, אבל בנושא סייבר אף אחד לא יכול לקחת את האחריות,

בדברים האלה של אבטחת מידע. תיכף בתי החולים יגידו, הלנו אתה או לצרינו? האם האוצר צריך בתקציבים שיש גם לראות אם אתם עושים את הדברים האלה? אנחנו חיפשנו מי הגורם המפקח. למשרד הבריאות יש גורם מפקח, וזה נכון בעניין הזה. אבל הוא גם יודע שהוא נטול תקציבים והמערכות שלו הן יותר לקדם את המערכת. החלק של הפיקוח שלו הוא פחות במערכת, הוא יותר רוצה לראות שאת התוכניות עושים, אבל כשזה מגיע לנושא תקציב, הוא גם עומד ככה. ראובן העריך את מה שחסר בחצי מיליארד שקל כדי ליישר קו למערכות הבריאות. התהליך העקרוני שמתרחש והמנגנון הסדור שבו מתנהל תקציב המדינה, בין היתר כמובן, משרד הבריאות מוכל בתוכו. המנגנון, ואנחנו עומדים בטווח של חודשים מדיוני התקציב הבאים. בדיוני התקציב התהליך שמתרחש הוא מסגרת דיונים שבה יש העדפה ותעדוף של שימושי משרד הבריאות, אם זה פרויקט למניעת זיהומים, אם זה פרויקט לשיפור המיונים בבתי החולים ואם זה סייבר שבהרבה מקרים הוא לא פחות חשוב, בטח לאחר הדברים ששמעתי כאן ואתם שמעתם עוד לפניי. בתוך המסגרת הזאת, המשאבים לא תמיד צבועים לשימוש מסוים. לצורך העניין, משרד האוצר הוא לא הגוף שיאמר למשרד הבריאות, את הכסף הזה אתה חייב לשים פה ופה ופה. בדרך כלל הדיון הוא דיון שבו המשרד אומר מה הוא הכי צריך, מה הכי חשוב לו, משרד האוצר אומר מה יש לו לתת, ובתוך זה מייצרים יחסי העדפה. על גבי הדבר הזה יש הרבה גופים במערכת הממשלתית שאחראים על תחום המחשוב ומערך הסייבר בפרט, ובהרבה מקרים תקציבים מועברים מהתקציב של אותו הגוף אל תקציב המשרד הרלוונטי,

ואם זה בריאות ואם זה רווחה. שני הצירים האלה אמורים לייצר תמונה משלימה. במקרים שבהם זה לא קורה, ואם תיארתם פה לפני שהגעתי מקרה בבית חולים מסוים שבו זה לא קרה, אלה המקרים שצריך להעלות לסדר היום ולראות איך אנחנו פותרים את הבעיה. אני אתייחס למה שאתה אומר בדברי הסיכום. תודה על הדברים. בעיקרון אתה מסכים אתנו, תיכף אני אתייחס לזה. יש מישהו שרוצה להוסיף?

ישראל פיינברג, מנמ"ר בית חולים וולפסון. דיברו פה על מכשירים, דיברו על תוכניות, אנחנו משתפים פעולה עם כולם. נושא שהוא לא מכשירים הוא SCADA, בעצם תשתיות המבנה של בית החולים, שזה הגזים והסולר והחשמל ומיזוג וקירור וכל מה שמתחזק את המבנה ואת מערכות המחשוב. העלויות שלהם הן מאות אלפי שקלים, ולהחליף מערכות כאלה זה פרויקטים ענקיים, כי בעצם המחשב שולט על כל מיני מנועים קטנים שפותחים וסוגרים ברזים. לפחות אצלנו זה מערכות מבוססות XP, ולהחליף אותן זה מאות אלפי שקלים. ואני מניח שברוב בתי החולים זה המצב, והנושא עולה למודעות רק השנה בשיתוף עם ראובן והצוות שלו. אני כמעט בטח שאף אחד לא מתקצב את זה. אני אחדד את מה שהוא אומר, שתקיפה של מערך SCADA כזה, אתה פשוט נשאר בלי חולים. אין מבנה, אין חמצן. זאת אומרת, זה עוד אחת מההתמודדויות. לא נראה שבית חולים הוא מקום שיש בו דברים מסוכנים. חושבים שהחמצן זורם לבד. רואים יותר חלוקים בלבן, ולא יודעים שמאחורי זה, החצר האחורית היא מאוד מסוכנת וצריכה

עורך דין אלעד גודינגר, אני ראש תחום מדיניות ציבורית בהסתדרות הרפואית. דיברנו קודם על האירוע שקרה בבריטניה, שהיה ממניע פלילי, והיו לנו פה מקרים ברשויות מקומיות שהותקפו על רקע פלילי, אין שום ספק שנגיע ליום שתהיה פה התקפה, בין אם ממניע פלילי ובין אם ממניע לאומני. אל תפתח פה. חס וחלילה. חס וחלילה. זה רק כדי לעורר. כן, רק להדגיש את החשיבות של התשתית הקריטית, זה הבדל עצום במובן של תקציבים ושל ידע. אני לא רואה מה יותר קריטי במערכת בריאות בנושא הזה. וחבל שנגיע לוועדת חקירה אחרי זה ונצטער על כך.

אנחנו צמצמנו בדברי הסיכום. תודה, קודם כל, על ההשתתפות. אני גם הופתעתי לטובה וגם אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לחדד ולהציף את הנושא הזה. אם חשבנו שאחרי חוזר מנכ"ל נמצא פערים מאוד גדולים, אז קודם כל בתי החולים ומערכת הבריאות באופן כללי לא מלינים על חוזר מנכ"ל שזה פחות מדי או יותר מדי, אלא מסכימים איתו. בתי החולים בעצמם מודעים ויודעים את גודל האחריות שיש להם, מכירים את מה שיש להם, ויודעים שבעניין הזה צריך לעשות מאמצים.

יש להם את הכלים לעשות את זה, ושם המשחק הוא תקציב. ככל שיהיה יותר תקציב, ידעו לעשות את זה. אנחנו יודעים גם את הבעייתיות.

אם אנחנו יודעים מצד אחד את החשיבות והצורך, יש גם את הבעייתיות והמורכבות שיש לבתי החולים שהם לא יכולים להיות משהו סגור, כספות סגורות. לקחנו את משרד התחבורה, מה יש לו שם? בעיני רוחי, נניח המאגר של תעודות הנכה שהם מנפיקים. זה לא מאגר שהוא שימושי כל יום. בבתי חולים המידע הזה הפרטי והחיצוני מול מערכות חיצוניות, מול השימושים הפנימיים, הוא דינמי מאוד, דחוף מאוד, אי אפשר לעשות להם חסמים ועיכובים. מכל הבחינות אין להשוות בזה. הסתכלתי על משרדים גדולים משרד השיכון, מה יש במשרד השיכון? יש מאגרים של תעודות זכאות, יש עוד כמה דברים, זה לא משהו שצריך לסגור אותו, הכניסות יכולות להיות מבוקרות, משהו אחר לגמרי. לכן שאנחנו מדברים על סייבר וכל המערכות האלה,

ואנחנו גם דורשים מהם, והם נמצאים שם בקדמה של הטכנולוגיה וההתקדמות במידע המהיר, הרחבת המידע, אפשרות השימוש של חולים, של רופאים, של מחלקות שונות. זה נמצא במקם אחר. המדינה גם שמה את זה בדגש מבחינת הביג דאטה שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לתת לזה להתפתח ולהמשיך להיות באופן הזה. אני רואה תועלת במשרד, גם - - - לשר האוצר וגם לשר הבריאות, אנחנו מבקשים להעלות את הנושא הזה לקידמה. כמו המלחמה בזיהומים בבתי החולים, הסייבר במערכת הבריאות ובתחום בתי החולים צריך להיות בקדמה. ואני גם שם דגש בסוגריים, ודאי בתי החולים הפרטיים, שהם גם מוכנים לזה, הם עוד יותר צריכים להיות מכיוון שבאמת אין להם שום אפשרות של תקציבים, ואפשר מפעם לפעם לתת לחיצה עליך ולקבל תקציב ודברים כאלה.

אני מעריך את העבודה שלכם, אני רואה גם את ההערכה שיש, אני רואה את הקשר הטוב שאתם בניתם בתוך המערכות האלה, ואני מבין שיש לכם הסכמה על נושא התקציב. אנחנו נהיה שותפים גם בהמשך, בלקדם את זה, בצורך להציף את הנושא הזה, להעלות את זה על סדר היום, לתת תעדופים, וממילא יש הרבה דברים שהם חשובים, אבל כשאתה מעלה כמה נושאים זה גם יביא לתוספת תקציב. אני מודה לך על שיתוף הפעולה וההסכמה. אני רוצה לומר על שתי החלטות ממשלה שקיימות.

על הגופים הממשלתיים להקצות 8%, או לפחות 6% מתקציב הטכנולוגיות של הארגונים, באבטחת מידע וסייבר. לצערנו בהרבה ארגונים זה לא קורה וצריך להקפיד על זה ולדרוש שארגונים יעשו. במשרד זה נעשה, המשרד משקיע אפילו יותר, אבל זה דבר שחייב להיות בכל הארגונים. והוועדה הזאת צריכה להרים את הכפפה ולדרוש שההחלטה הזאת תחול גם על גופים פרטיים וציבוריים.

אני לא יודע כמה שנים אתה במשרד הבריאות, אבל כל החלטת ממשלה שאין מאחוריה תקציב ואין שיפויים מאחורי זה,

אבל - - - אבל צריך לדאוג שזה יקרה. אני דואג בתוך המשרד שזה קורה אצלנו, ואני נלחם על זה. כולנו צריכים להילחם.

אני חושב שאת ההחלטה הזאת צריך לשנות גם אצל גופים ציבוריים ופרטיים, ולא רק על הממשלתיים, כי זה יכול לסייע גם לגופים פרטיים. אנחנו נקיים על זה דיון,

כל הגופים הפרטיים שמסתובבים סביב מערכת הבריאות, גם על המידע, גם על השירות ועל המחויבות שלהם. אני לא רוצה להתעסק בזה במסגרת בתי החולים. גם אם אתה לא שומע אותי, אני אומר את זה בסך הכול לפרוטוקול. מערכת הבריאות היא מערכת גדולה שיש לה עוד נספחים, ויש עוד מכונים ודברים פרטיים, ממשקים שיש. זה שווה דיון על מה המחויבות שלהם, איפה הם נמצאים בתוך המערכת, קניית השירותים מבחוץ. אני חושב שגם קופות החולים נותנים היום היקפים ענקיים, וזה שווה דיון בנפרד גם מהיבט הסייבר אבל גם מעוד היבטים, ואנחנו נעשה את זה. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד על החלטת ממשלה נוספת שהיא על הפעילות המגזרית, פעילות שהוטלה על משרדי הממשלה אבל בחיים לא תוקצבה.

הממשלה דורשת ממשרדי הממשלה להיות אחראים, נגיד אצלנו במשרד הבריאות, נושא של אבטחת מידע וסייבר, אבל בחיים לא נתנה לנו כסף לנושא הזה.

כל הפעילות הזאת נעשית מהתקציב הקיים של ה-IT, של המשרדים וkt כל המשרדים משקיעים בזה וזה חבל. אצלנו אומרים שאין חתונה בלי כתובה. פה אין כתובה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40.